בוקר טוב אנחנו פותחים את דיוני הוועדה המיוחדת לחיזוק

אני מציין לשבח את אלי אשכנזי הכתב שהציף את הנושא הזה, וקיבלנו גם פניות מהשטח על סגירת מרפאת בריאות נפש לילדים בטבריה, וזה לאחר שעשינו פה דיון בשירותים פסיכולוגיים בנגב ובגליל, כמה הם חסרים,

אין דבר שבו לא נפגעים הנגב והגליל,